התש"ף-2019. במצב רגיל לא צריך חקיקה,

תקבלו שם את ההחלטה.

אני חוזרת לעניין של העודפים.

אני מבינה שזה די דחוף כי אנחנו כבר בסוף השנה. חלק מהדברים כבר שולמו.

אבל האם את העודפים שהוא